צוהריים טובים, יום ראשון בשבוע, י"ב באדר התשפ"ג,

12:07. היום אנו דנים בנושא הצעת תקנות שירות אזרחי (עקרונות השירות הלאומי וההתנדבות הקהילתית) (תיקון) (תיקון), התשפ"ג-2023. אני מעבירה את רשות הדיבור לעו"ד יואב ארבל, יועמ"ש ברשות לשירות לאומי.

בוקר טוב ותודה רבה לכם על קביעת הדיון במהירות באמת כמו שביקשנו. בכמה מילים על מה שהבאנו בפניכם היום. חוק שירות אזרחי שחוקקנו בשנת 2017 מסדיר את כל מערכת השירות הלאומי, כל הכללים וההוראות בנושא כל המערכת. בתוך החוק סעיף 10 מסדיר את התעריף של השירות הלאומי. התעריף זה הסכום שמשלם הגוף המפעיל שבו מתנדבים המתנדבים, לגוף המוכר שזה עמותה שדואגת לכל המעטפת של הבנות. בתוך התעריף יש גם סעיף אחד שמדבר על דמי כיס של בנות ובני השירות. לגבי דמי הכיס, כאשר העברנו את התקנות לפני כשנה, בזמנו בדיוק העלו את דמי הקיום של החיילים

בעקבות כל הלחצים שהיו והמאמצים של השרים דאז, העלו גם את דמי הכיס של מתנדבי השירות הלאומי ב-50%, ולכן אם זה היה לפני כן 540 לחודש, זה היה צריך להיות 810. מכיוון שזה קרה אז כשלא היה תקציב, זה נעשה בהוראת שעה עד 31 בדצמבר 2022. הוראת השעה הוארכה מכוח סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת עד ה-15 בפברואר 2023, ומכיוון שגם עדיין עכשיו אין תקציב, בקרוב יהיה, אז אנחנו מביאים פה עוד הארכה של הוראת השעה עד סוף אוגוסט 2023, שבעצם דמי הכיס יישארו כפי שהם על 810 או כפי שהם עודכנו מאז. תודה רבה. כן, בבקשה. אני אשמח לשאול גם עוד מעט את משרד המשפטים לגבי הרטרואקטיביות. הבנתי שזה אושר, אבל בכל זאת. שאלה חשובה. כן, שנדע. אנחנו בעצם מאשרים את זה שבועיים רטרואקטיבית. אני ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. אנחנו נדרשנו לשאלת הרטרואקטיביות וסברנו שבהינתן העובדה שלוחות הזמנים פה הם יחסית מאוד קצרים, שההחלה הרטרואקטיבית היא קצרה מחד, ומאידך גיסא שמדובר פה על איזושהי הטבה ולא על פגיעה בזכויות הפרט, ובעולם המעשה אם אני מבין נכון, ופה יתקנו אותי חבריי מהרשות, אנחנו היום מצויים בתחילת מרץ כאשר בעצם בפברואר עדיין השתלמו דמי הכיס לפי הערך הגבוה,

אין פה אפקט של פגיעה בזכויות או בהסתמכות או בתכנון של הפרט. זה מיטיב גם בלוחות זמנים הקצרים וגם בעצם אפשר להגיד שזה ממש תחולה אקטיבית כי בעצם זה כבר יחול על דמי הכיס של חודש זה, ולכן מכל הטעמים האלה סברנו שאין קושי בסיטואציה הזאת.

אבל את התשלום מבצעים הגופים המפעילים, כלומר הם כן יידרשו לשלם את התעריף הגבוה וזה בסדר. הבנתי שזה מאושר וחשוב לציין את זה. הגופים המפעילים משלמים את זה בעצם לגופים המוכרים, והגופים המוכרים מוציאים את דמי הכיס ישירות לבנות. אוקיי, תודה רבה. יש עוד מישהו שרוצה להעיר משהו?

מנכ"ל רשות השירות הלאומי אזרחי. אם אפשר רק להגיד תודה רבה על הזריזות. זה לא מובן מאליו שבזמן כל כך קצר, הכול התעכב בגלל דיוני התקציב אבל אנחנו היינו מוכנים ואתם נעתרתם לבקשתנו. 18,000 משרתות ומשרתי השירות הלאומי אזרחי מודים לכם. תודה רבה. טוב, אז אני אקריא את נוסח התקנות. תקנות שירות אזרחי (עקרונות השירות הלאומי וההתנדבות הקהילתית)(תיקון) (תיקון), התשפ"ג-2023 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10 ו-105(א) לחוק שירות אזרחי, התשע"ז-2017, בהסכמת שר האוצר, לאחר שניתנה למנהל הזדמנות להגיש לשר את חוות דעתו בעניין, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה: תיקון תקנה 5 1. בתקנות שירות אזרחי (עקרונות השירות הלאומי וההתנדבות הקהילתית) (תיקון), התשפ"ב-2022, בתקנה 5(1) ו-(3), בכל מקום, במקום "ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022) "יבוא "י"ד באלול התשפ"ג (31 באוגוסט 2023)". תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה בשבט התשפ"ג (16 בפברואר 2023). כלומר, אנחנו בעצם מחילים את ההסדר מה-16 בפברואר 2023 עד 31 באוגוסט 2023. אני מעלה את הנושא להצבעה. מי בעד? מי נגד? הצבעה אושר התקנות אושרו. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 12:13.